שלום, אני פותחת את הישיבה. היום ה-23 בפברואר 2022, כ"ב באדר א' התשפ"ב. אנחנו מתחילים דיון בוועדת הבריאות: הצעה לסדר דיון מהיר על חברי הכנסת חוה אתי אטיה,

בנושא הפגיעה בטיפול בחולי הקורונה הגריאטריים. הובא לדיון נושא